הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת או בעניין הזה, לפי המלצת הוועדה המסדרת, שבעצם מחליפה את ועדת הכנסת. החלטנו להמליץ עליך, חבר הכנסת גפני. אנחנו בעד שחבר הכנסת משה גפני יכהן כיושב-ראש ועדתה כספים הזמנית. מישהו רוצה לומר משהו לפני ההצבעה? מי בעד מועמדותו של משה גפני?

הצבעה בעד פה אחד מיקי מכלוף זוהר (יו"ר הוועדה

אני מוסר לך את הפטיש ומאחל לך בהצלחה גדולה. (מחיאות כפיים של חברי הכנסת) תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה המסדרת. אני מודה לחברי הוועדה על שתמכו בי ועל האמון שנותנים בי. במהלך הקדנציה הקודמת אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה. למרות המגבלות של קואליציה-אופוזיציה בעניין התקציב ודברים מהסוג

אנחנו עברנו ימים לא פשוטים עכשיו, אבל גם עברנו את זה בפעמים קודמות, ובוועדה דווקא ניסינו לעשות את נושא הפיצויים קבוע. לא הצלחנו, אבל כן הצלחנו לדחות את המועד, ועכשיו נצטרך לדון בזה בכובד ראש, יחד עם הממשלה, שכבר דיברה איתי. אנחנו גם עבדנו על הנושא של הדבוראים, שיש שם בעיה וצריך לטפל בזה. הם נשארים עכשיו בלי כלום. וגם התושבים, גם המפעלים, גם התיירות, גם החקלאות צריך לטפל בדברים האלה, וכבר הכנו סדר יום לשבוע הבא. נוציא אותו אחרי הישיבה. אנחנו נטפל גם בנושא של פיטורי עובדים בדרום. דיברתי עכשיו עם ראש מועצת ירוחם. יש סכנה גדולה שעובדים יישארו בלי פרנסה. גם נחזור לעניין של "תדמור", שביקשתי ממשרד האוצר - - - גפני, יש פתרון ל"פניציה"? "פניציה" זה לא נושא שנוכל לטפל בו ככה. אני עוד לא יודע להגיד. אני מקווה שיש פתרון, אבל אני לא יודע. אני לא שואל את זה בטרוניה או משהו כזה. זה בסדר, אין לי טענה. יש דברים שהם ממש בידיים שלנו,

זה עושה בעיה חמורה, המפעלים האלה לא יוכלו להמשיך. זה כמו שהיה

עם מפעל סינרג'י בשדרות, המפעל של הכבלים, שעמד להיסגר. אנחנו פשוט נותנים את הפרנסה לארדואן. זו התנהלות של המדינה שאתה לא יכול בכלל להבין אותה. יש את הנושא של "תדמור", שהשקענו בו הרבה מאוד ישיבות וגם נסענו לשם. יש החלטה שהם רוצים לסגור את זה. דיברתי עם משרד האוצר. צריך לחזור לעניין הזה. קודם כול, שהם יבואו לדווח מה הם מתכוונים לעשות. ויש עוד כמה דברים שנצטרך לעסוק בהם בדחיפות. הוועדה הזמנית תעסוק רק בדברים דחופים, כי עדיין אין את הוועדה הקבוע.

אני לא יודע מי יהיה בוועדה הקבועה, מי יהיה היושב-ראש. יש לי הערכות... אני מברך את כולנו בהצלחה. אלו הם הדברים, ונוציא סדר יום יותר מאוחר.

רשות דיבור?

קרעי, בבקשה. בקצרה אם אפשר. אני רוצה לברך אותך על התפקיד החדש-ישן ואני רוצה להודות על זה שקיבלת את הבקשה לדיון דחוף בנושא המפעלים בדרום. זה נושא חשוב, ובשבוע הבא נעלה את הדברים. תודה רבה. עוד מישהו? אדוני היושב-ראש, אני אחד הוותיקים שמכירים אותך כאן, גם מהוועדה וגם מהכנסת. אני מכיר היטב את העבודה המקצועית שלך, את ההקשבה שלך לכל החלקים של החברה, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, פריפריה ומרכז. עשינו ישיבות והחלטות חשובות מאוד בנושאים השונים, וזאת הסיבה שאני תמכתי בך בשם חד"ש-תע"ל, בשם הסיעה שלנו, ללא היסוס, כפי שעשו גם כל החברים שלנו כאן בוועדה. אין הרבה חברי כנסת שיש לגביהם הסכמה כללית ואתה אחד מהם. אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה, המילים שלך חשובות לי. אני מודה לכולם ושיהיה בהצלחה.